אני פותח את הישיבה, זהו המשך מישיבה קודמת, בנושא תכנית החומש לפיתוח כבישים ופרויקטים לביצוע בתקציב של השנים 2023-2024 ישיבת מעקב. כפי שזכור לכם, בישיבה הקודמת דיברנו על הכבישים מסכני החיים, ולטעמנו תקציב הפיתוח של המשרד, שגם אושר על ידי משרד האוצר, לא נותן מענה לעניין הזה. במיוחד בנגב, בכביש 40, שדרך אגב, מאז הדיון ועד עכשיו, היו שם מספר תאונות קטלניות. עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס הזה. אם אנחנו רוצים בתאונות הדרכים צריכים להראות שאנחנו נלחמים בתאונות הדרכים, ולא רק לדבר על כך שאנחנו רוצים להילחם בתאונות הדרכים. נתנו למשרד 60 יום כדי לעשות את השינויים הדרושים, ובאתי לשמוע אתכם בעניין הזה. אני מקווה שקיבלתם את ההערות שלנו בחיוב. אדוני,

מינהל תכנון ופיתוח,

תודה, היושב ראש, חברי הכנסת וכולם. בהמשך לדיונים הקודמים, אני רוצה להציג את הנושא של התקציב,

נושא הבטיחות הוא לא רק הנושא של כבישים ותשתית אתה מכיר את זה

אנחנו בצד שלכם, במה שאתם צריכים לעשות. עזוב אותנו ממה שאחרים צריכים לעשות. להיפך; גם בנושא של הנהג וגם בנושא של הרכב, ואתה גם מכיר את זה הרבה ביוזמות

אבל חשוב, קודם כל,

את הנושא - - - בסדר. האוצר, אתם חיים במדינה הזו, או שאתם רק פורמליסטים לכל דבר

קצת דרך ארץ בעניין הזה.

אבל אתם לא קובעים בעניין הזה. בוא נבהיר את התמונה קצת, בעניין הזה. חוץ מכביש 40 תיקנתם עוד

לקחתי מספר דוגמאות כדי להציג בפני הוועדה: הנושא של שדרוג כביש 65 - - - לאן כביש 65 הולך?

זה כביש שנמצא בתהליכי עבודה, ואחת המטרות שלנו, כמו שגם אמרת, היא

כשאין מעקה הפרדה כל תאונה הופכת לפיגוע. אם אנחנו מדברים על הסדר של הכבישים המשפיעים ביותר במדינת ישראל, אז זה כביש 20; כביש 4; כביש 40

תראו מה צריך לתקן בתכנית החומש, על מנת שהכבישים החשובים ביותר בתחום הזה יטופלו כבר בחומש הזה. אני שומע גם את העניין של מעקה הבטיחות. יכול להיות שצריך לעשות מעקי בטיחות בכל מיני מקומות בלי לשדרג את

המקטע הזה הוא באמת הכי מסוכן. קודם כל, אני מודה למשרד התחבורה על כך שהוא מתחשב בעמדת הוועדה בעניין הזה. זוהי העמדה של הציבור הרחב; של אלה שנוסעים על הכביש הזה. אני מבקש שתוך שנה מהיום תשבו עם האוצר ועם המשטרה, על מנת לבדוק את כל הכבישים שצריכים טיפול דחוף. אלה לא הכבישים היחידים; אני לא אכנס איתכם עכשיו

אני מבקש: תיכנסו אליהם, תשבו ותבחנו מה צריך לשנות. אולי צריך להגדיל תקציב? גם זה התפקיד של האוצר, בעניין הזה. אם צריך להוסיף כמה מיליארדים שיוסיפו כמה מיליארדים.

חוסך לציבור: ברגע שאנשים נפגעים בתאונות הציבור משלם בכל מיני סעיפים תקציביים אחרים; בעלויות אחרות. בסוף זה חוסך. עלות תאונות הדרכים במדינת ישראל היא 17 מיליארד ₪ בשנה.

אז זה חוסך. האוצר צריך להבין הרי, אתם אלופים בלעשות תכנית כלכלית. מה הכוונה? אתם אומרים: "בואו נראה אם הכביש הזה הוא כביש לא מתוקצב; אם אין תכנית כלכלית שמראה ששווה לתקצב אותו".

אז אני אומר לך שגם את הכבישים האלה שווה לתקצב, בגלל החיסכון שיש לציבור הרחב בטיפול בתאונות הדרכים. קחו גם את זה בחשבון גם חיסכון הוא דבר חשוב; לא רק דברים אחרים שקשורים לכלכלה. גם זה כלכלה; כלכלה של חיסכון, ולא רק כלכלה של לקבל דברים. דיון בעוד שנה בעניין הזה, אחרי שכבר תביאו תכנית פעולה על כל הכבישים האלה, ולא רק על חלק. כן, האוצר, מה אתה רוצה להגיד? נוהל פר"ת, שמגדיר את הכדאיות הכלכלית של כבישים,

כמובן, גם את הנושא של בטיחות בדרכים. צריך לומר שאני לא מכיר את הנתון של 17 מיליון ₪, אבל זה על כל התאונות בכל הארץ. המשטרה סתם מדברת? ברור שבכל הארץ. אני יודע שאם רוצים, עכשיו, לעשות כביש מראשון לחולון,

אז עושים תחשיב כלכלי כדי לראות אם זה משתלם לציבור, אז אני אומר לך שגם טיפול בכבישים כאלה הוא משתלם לציבור, כי אתה חוסך טיפול אחר.

החבר מהאוצר דיבר פה על נוהל פר"ת, אז בנוהל פר"ת כל הרוג עולה 9 מיליון ₪.

אל תביא לי את זה; תביא את זה לאוצר. הוא לא יודע.

הרוג עולה 9 מיליון ₪, אז שווה למדינה לטפל בזה, ולהוריד את המספרים. אלה המספרים של נוהל פר"ת, שהוא דיבר עליו, ו-17 מיליארד ₪ זו באמת העלות השנתית. אז עוד שנה זה מספיק זמן בשבילכם כדי לבדוק ולטפל? זה במסגרת סמכויות הוועדה בנושא פיקוח על משרדי הממשלה; לא חקיקה, אלא פיקוח על משרדי ממשלה. זה אחד התפקידים שלנו.

כבוד היושב ראש, תודה על הדיון החשוב הזה, שוב. המעקב שאתם עושים פה על עבודת המשרדים היא חשובה והכרחית; זה לא קורה סתם מאליו.

חבר הכנסת דנינו, תודה גדולה, על ההצטרפות וההתגייסות למאבק החשוב הזה, שאני מקווה שיציל הרבה מאוד חיים. יש שלושה דברים שצריך לקחת בחשבון בנקודת הזמן הזו: אחד הוא את הפתרונות קצרי המועד, כי גם אם הכל ירוץ, אבנר אני מקווה שתרוצו מהר, כמו שאתם יודעים לרוץ מהר צריך, בזמן הזה וזה נכון גם לגבי נת"י לייצר מצב שבו נגרום לנהג להוריד את הרגל מהגז, מצד אחד, ומצד שני שהוא יבין שיש אכיפה. בזה אני פונה אליכם, למשטרה. משטרת התנועה היא משהו שאני, אגב, לא כל כך מכיר. אתם פשוט לא כל כך נמצאים בכביש 40 מדרום לבאר שבע. זה קורה תקופה אחת בשנה באוגוסט, שבו הציבור יורד לאילת אז יש הרבה תנועה, אבל גם ביולי, מאי וינואר כדאי שתהיה משטרת תנועה גם מדרום לבאר שבע. זה יעזור לאכיפה ולהרתעה של הנהגים. אתמול, מה שקרה לנחשון אדלר אותו ממ"ר שלנו קרה גם לי, אחד לאחד. אני חוזר מהעבודה, מצומת טללים לכיוון שדה בוקר, ובדיוק אותו תרחיש רכב חוצה קו לבן, עוקף שיירה, ואני מגיע מולו. ממש כך, אחד לאחד. ואין לאן לסטות בכביש הזה.

זה קרה לי ממש אתמול, וזה קורה כל יום, כל הזמן.

כשאנחנו נוסעים בדרך לפה יש שיירות בדרך לאילת. אני מקווה מאוד שלא נצא מהדיון הזה ונשמע שקרתה תאונה.

המשטרה חייבת להיכנס לתוך האירוע מבחינת אכיפה. לגבי הפתרונות קצרי המועד שלטים, צ'קלקות, כל דבר שיגרום לנהג להוריד את הרגל מהגז,

להמשיך את התכנון באופן מידי, כי להזכירך, כבוד היושב ראש, החלטת הממשלה על תקצוב תכנון של 12 מיליון ₪ להרחבת כביש 40 הייתה כבר במאי 2022. למעלה משנה. אנחנו הפסדנו שנת עבודה. חילופי שלטון, בחירות וזה אין מה לעשות. מה שיש לעשות עכשיו זה לשים רגל על הגז, ולידידיי באוצר אולי צריך ללכת על קונספט אחר; אולי ללכת על כביש אגרה. שכל מי שנוסע לאילת ישים איזה 2 ₪ על הכביש הזה. אולי אז גם יורידו את הרגל, גם ייסעו דרך כביש 90,

נמצא מקור מימון. אני רוצה להגיד לך שאני דיברתי עם האוצר. הם מוכנים,

לשדרג את הכביש לאילת במקום את הרכבת. זה דבר שהוא בר ביצוע עכשיו, אבל בוא לא ניכנס לזה. כבוד היושב ראש, אני חייב להגיד לך, לגבי מה שאמר נציג האוצר, שזה מאוד מטריד אותי, למרות שהשרה אמרה שלמרות שכביש 40 לא נמצא בתכנית החומש נכניס את זה בתקציב 2025-2026. זה נשמע טוב, אבל שנינו יודעים שזה לא דבר שהיא יכולה להתחייב עליו כרגע. אני מאמין שהאוצר לא יתנגד לשינוי כל עוד זה לא מוסיף לו תקציב. הוא אמר את הדברים כי הוא חייב להגיד, אבל הוא לא מתכוון לזה ברצינות. אני חייב להגיד הערה אחת, שתיכתב בפרוטוקול ושכולם תקשיבו: חצי מהצבא לא שהם יותר חשובים נוסע על הכביש הזה דרומה. יחידת הבקרה; בית הספר לקצינים; בסיס רמון; ואחרי זה לשיזפון ולכל הבסיסים. כל החיילים נוסעים שם. אמרנו את זה פה, בישיבה, והייתה תאונה קלה, שבה נפצעו 12 חיילים. תקשיבו טוב: כל הילדים שלנו נוסעים על הכביש הזה. כולנו נוסעים על הכביש הזה, ושוב, תודה לך, כבוד היושב ראש, על המעקב. אנשי משרד התחבורה אנחנו איתכם כדי לסיים את זה, כמובן שעם נת"י, ומשטרת ישראל קפה עלינו במועצה,

ברט

אני עומר ממצפה רמון. זה מטה אזרחי שהקמנו, אחרי שחבר שלנו, מקיבוץ המחנכים של דרור ישראל במצפה, נהרג בצומת מדרשת בן גוריון לפני קצת פחות משלושה חודשים. למטה הזה התחברו אנשים גם מרמת נגב, גם מהר הנגב וגם ממצפה רמון. אגב, כביש 40,

הוא דוגמה, אבל אני רוצה להתייחס אליו, כי זה המאבק שלנו. ככל שאנחנו צוללים - - - אבל אנחנו לא מדברים רק על כביש 40. ברור לי, אבל כביש 40 מספר סיפור יותר רחב, ויש גם את הנושא הספציפי של כביש 40. קודם כל, אני גם רוצה להודות לך, חבר הכנסת ביטן, ולחבר הכנסת דנינו, על המעקב, הליווי והסיוע במאבק שלנו, ולוועדה, על זה שהיא נותנת לזה את הבמה. בחמשת החודשים האחרונים יש ארבעה הרוגים על הכביש הזה. שניים מההרוגים הם לא במקטעים שיוצאים לתכנון, שעוד שנה יהיה מוכן להתחיל להיכנס לתקצוב בחומש או בתקציב המדינה; אני לא יודע. שניים מההרוגים הם בכלל לא במקטעים שמתוכננים. גם התאונה שבה נחשון נגלר נפצע ורויטל נהרגה לא קרתה במקטעים המתוכננים. ביחס למקטע הזה אין שום תכנית. אנחנו יודעים, סטטיסטית אני רוצה להגיד את זה פה, לוועדה, ולכל בעלי התפקידים שבחודש אוגוסט, שהולך להיות החודש הכי עמוס בהיסטוריה של הכביש הזה הולך להיות הרוג על הכביש. זה מה שזה אומר, סטטיסטית. זאת אומרת, הכתובת הזו היא על הקיר. אנחנו יושבים פה, בוועדה בכנסת, ואנחנו יודעים שהולכים להיות הרוג, פצועים קשה ומשפחות הרוסות בחודש הבא בכביש הזה. אנחנו יודעים את זה בוודאות. ואם לא זה יהיה בספטמבר, כי זה מה שהסטטיסטיקה אומרת. ביחס לזה, אני חושב שלמדינת ישראל יש את היכולות. מדינת ישראל ידעה להקפיא את כל המשק ולסגור את כל המדינה בקורונה כדי להציל חיי אדם. אני חושב שאם אין תכנית למדינה על איך למנוע מאנשים למות על הכביש הזה, וממשפחות להיהרס צריך לסגור את הכביש הזה. פשוט כך. מי שירצה להגיע לבקר במצפה רמון אני אקח אותו לסיור בבית העלמין שלנו. מצפה רמון הוא היישוב הרביעי עם הכי הרבה הרוגים בתאונות דרכים ביחס לגודל האוכלוסייה שלו, והראשון בחברה היהודית. כשעומדים בבית העלמין ורואים שורה אחרי שורה בכל שורה יש הרוג בתאונת דרכים. מאחורי כל הרוג כזה, יש משפחה. היישוב הוא יישוב שחווה אסון לאומי. אני חושב שכשאנחנו נפגשים פה, בכנסת, בוועדת הכלכלה, ומדברים על אם זה בחומש או לא בחומש קודם כל, העמדה של כל בעלי התפקידים במדינה צריכה להיות שהדבר הזה הוא מפעל לאומי להצלת חיי אדם. אני חושב ואני אומר את זה והסכמתי גם עם ערן שאם אנחנו לא יודעים להבטיח את חיי התושבים צריך לסגור את הכביש. תודה רבה. אין צורך, כי הם מטפלים בזה עכשיו. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק. בוקר טוב. תודה רבה,

על כך שאתה חוזר ולא מרפה בנושא הזה. הוועדה שלך עוסקת פה בהמון נושאים חשובים וביוקר המחיה, אבל זהו הנושא הכי חשוב, כי זה חיי אדם. לא תמיד הנהג אשם בתאונות דרכים; גם למדינה יש אחריות. מדבריו של כבוד הסמנכ"ל הבכיר, שדיבר פה על 180 מיליון ₪ - אפשר היה להבין כאילו מדובר באיזה שהוא הישג תקציבי גדול מאוד של משרד התחבורה ובהמון כסף שנכנס. 180 מיליון ₪ למוקדי סיכון זה ירידה מ-230 מיליון ₪.

זו עלייה מ-130 מיליון ₪. אם אתם רוצים אני אפרט לכם את הכל. את ה-180 מיליון ₪ לקחנו למוקדי סיכון, אבל יש עוד תקציב נוסף, שגם הוא משפיע על הנושא של הבטיחות - - זה תקציב אחר; אנחנו מדברים על מוקדי הסיכון. - - וזו הפעם הראשונה עם תקציב כזה, של למעלה מ-26 מיליארד ₪ בתכנית החומש. אבל זה לא שייך למוקדי הסיכון. זה כולל את הכל. זה כולל את ההיבט של הכבישים והבטיחות. צריך להבין את זה. זה תמיד היה. לא, זה לא היה תמיד. יש תקציב קבוע למוקדי סיכון, שבתכנית הלאומית הוגדר כ-400 מיליון ₪. אחר כך הורדתם ל-230 מיליון ₪, ועכשיו הורדתם ל-180 מיליון ₪. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. התקציב למוקדי סיכון היה 130 מיליון ₪ ועלה ל-180 מיליון ₪. אתה יודע את התקציב יותר ממשרד האוצר? בסיכום הקודם של הוועדה הזו אמרה אסנת מהממ"מ 180 מיליון ₪. גם הוא אמר 180 מיליון ₪. האוצר, יש לך משהו להגיד? אני אגיד את כל ההיסטוריה. בחומש הקודם של נת"י זה היה 230 מיליון ₪, ואז זה ירד ל-130 מיליון ₪ למשך שנתיים. עכשיו זה עלה ל-180 מיליון ₪.

המקור מדבר על 400 מיליון ₪. התכנית הלאומית לבטיחות בדרכים מגדירה 400 מיליון ₪. מה זאת אומרת

לפני 20 שנה זה היה 400 מיליון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 בחומש הקודם היה 230 מיליון ₪, כמו שאמרת. אחרי זה, ב-2021-2022 זה ירד ל-130 מיליון ₪. בגלל הקורונה? שלא נסעו?

זה היה התקצוב. מהם ה-400 מיליון ₪ שהוא מדבר עליהם?

אני לא מכיר את המספר הזה. אולי לפני 20 שנה. אני מדבר על העשור האחרון. הממ"מ, את מכירה 400 מיליון ₪? יש לנו כאן את כל הנתונים. מה שעוז אומר זה נכון, מלכתחילה, תכנית החומש הקודמת, שהתחילה ב-2017 והסתיימה ב-2021, התחילה עם 230 מיליון ₪ לכל שנה. אחר כך,

זה ירד ל-190 מיליון ₪, וב-2020 זה ירד ל-50 מיליון ₪ זו הייתה שנת קורונה ושנת בחירות, והרבה פרויקטים הוקפאו. זה נכון. אחר כך זה עלה חזרה ל-100 מיליון ₪, ב-2021, ועכשיו, בשנה האחרונה, אנחנו יודעים ששוב אושרו 180 מיליון ₪. אני אומר יותר מזה: התחלנו עם מוקדי סיכון שהיו באמת 50 ו-60 תאונות. היו המון מוקדי סיכון. רבותיי, אני חושב שמתוך תקציב של 26 מיליארד ₪ כמו שאמר נציג משרד התחבורה אתם יכולים להקצות יותר כסף לתחום של הכבישים האלה, אין ספק בכלל, בלי להגדיל את התקציב. אז תקטינו פרויקטים; תפרסו פרויקט ליותר זמן. מוקדי הסיכון חייבים טיפול. מה שאני אמרתי זה שתשבו עם משטרת ישראל ועם האוצר, ותראו איפה אתם צריכים לשדרג את התקציב ולסדר את העניין. מצדי אל תגדילו את התקציבים; תורידו ממקומות אחרים. יש דברים יותר חשובים בחיים מלשדרג עוד איזה כביש. זה הדבר הכי חשוב. וכל הזמן יש כביש אחר שירגיש בעייתי, אנחנו יודעים את זה. זה לא שעכשיו תתקנו והכל בסדר. אני אומר תוך שנה. אני מציע שתפתיעו אותנו הפעם, ותעשו את זה בפחות זמן. זה כאילו מקבלים בונוס. לא אנחנו; הציבור יקבל בונוס. תודה רבה, הישיבה הסתיימה. תודה למשרד התחבורה ולמי שטיפל בזה. הישיבה ננעלה בשעה 10:32.